אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת, סעיף על סדר היום, בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות החוק שנקריא אותן תיכף, לשם הכנתן לקריאה השנייה והשלישית. אתה רוצה שאני אקריא? בבקשה אייכלר כן. אדוני היושב ראש, מדובר בפרק ה' בחוק הביטוח הלאומי, שאנחנו מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, שיש שלושה חוקים פרטיים שאנחנו רוצים למזג את החוקים האלה בתוך החוק, זה זהה. הצעת חוק הביטוח הלאומי של חברת הכנסת אפרת רייטן, הצעת חוק ביטוח לאומי של חבר הכנסת מרדכי ביטון, הצעת חוק ביטוח לאומי של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי כנסת, אני רוצה את שלושת הדברים האלה למזג ולהכניס לתוך החוק ולהצביע על החוק. אנחנו מצביעים. הצבעה אחת, זה בעצם מיזוג הצעות חוק פרטיות לתוך חוק ההסדרים, כך שזה יובא לקריאה שנייה ושלישית ביחד, ההצעות עברו קריאה טרומית. אז כאילו הקואליציה בעצם מפרגנת לאופוזיציה פה? מגיע להם אחרי היום הזה. אי, אתה רוצה להיכנס לזה? בוא יש לי מלא זמן. לא, אני רק שאלתי את הייעוץ המשפטי אם זה המשמעות. אני בכייף, הלוואי ויהיו לי ככה כל הזמן פניות כאלה לוועדה. חד משמעית. אגב, אנחנו הודענו לך שאנחנו רוצים לעשות את זה. לא, הודעת לי את זה במליאה, לא שמעו אז פה יש לנו - - פה יש פרוטוקול. הנה הגיע אפשר להצביע. לא, רגע תן לו להגיד כמה מילים. אתה רוצה להגיד כמה מילים? הקואליציה המפרגנת בניגוד לקואליציה הקודמת? אני רוצה, אמרתי לחבר הכנסת ישראל אייכלר, יושב ראש הוועדה שמגלגלים זכות על ידי זכאי, והקשב שלו לסוגיות חברתיות, גם כסגן יושב ראש הכנסת, כשאתה מדבר על עניינים טובים אתה מקבל דקות, כשאתה סתם מקשקש הוא מוריד אותך. ואנחנו זכינו בתוך כמה 10 ימים? להביא חוק פה אחד במליאה, וחוק פה אחד בוועדה ולהביא אותו מהר, אני לא מכיר חוקים חברתיים שתוך 10 ימים עשו את כל התהליך, זה הודות לך, הודות לקואליציה, הודות למובילה לאפרת רייטן, לשותפות לחברת הכנסת אימאן ח'טיב, וזה חוק חברתי שהלך למוחלשים ביותר בחברה, שאין להם קול, שאין להם ייצוג. אתה יודע לא כל יום נבחר לכנסת אדם עם הבטחת הכנסה, אבל אנחנו באים ואומרים אתם לנגד ענינו לא תפגעו, אחרי שנים שעבדתם לא יקצצו לכם בגלל שעבדתם, מגיעה לכם קצבת זקנה ושארים בדין ומזונות, ואם עבדתם באבטלה אף אחד לא ייגע לכם במה ששייך לכם, הדבר הזה דרמטי ואני מודה לכולם. וכבוד גם לקואליציה ולממשלה ולשר האוצר, פקידי משרד האוצר שהסכימו לתוכנית הזאת. זה באמת אחד הסעיפים היותר חשובים וטובים בחוק ההסדרים, וכל הכבוד לכם חברי הכנסת. יש לי הצעה ליו"ר ועדת העבודה והרווחה, וליו"ר ועדת הכנסת, תראו כשעובדים על חוקים שהם עבור האוכלוסייה, כמה מהר מעבירים אותם, ואיזה הרמוניה יש בין הקואליציה לאופוזיציה, ומפלס הכעס ואפילו השנאה שהייתה כאן במושב הקודם בכל מה שהיה קשור לרפורמה המשפטית, בכלל לא היה קיים, לא היה קיים. ואני ממש פונה אליכם, יש הרבה מאוד חוקים כאלה בקנה, גם שלכם כקואליציה, וגם שלנו כאופוזיציה, ככל שניטיב ללכת בתלם הזה ודרך הזו, אני בטוחה שאנחנו ניטיב עם מדינת ישראל ועם אזרחיה לשנים רבות קדימה, ולא להביא חוקים שמפלגים. בשבילי זה מיוחד, כי זה החוק הראשון שעובר קריאה שלישית,

יש לי חוקים, יעבור בעזרת ה', יש לי חוקים בקריאה ראשונה ואחרים, אבל קריאה שלישית זה עונג צרוף בעזרת ה'. אני מצטרף לדברים אפרת ויש לי גם בקשה, כשאנחנו מביאים חוקים מהסוג הזה למליאה בקריאה שנייה ושלישית, חוקים חברתיים, חוקים שעושים טוב שאין לכם סיבה להתנגד, אז אין גם סיבה להסתייגויות ופיליבסטרים של שעות על גבי שעות, ופה במקרים האלה שאני בבעיה אני לא שומע את קולכם, אתם נותנים להנהלה ומורידים מאיתנו 20 שעות על חוק שמיטיב עם הציבור, אני רוצה שקולכם יישמע - - רגע רגע אני אסביר לך מילה אופיר, קודם כל בוועדה, אנחנו לא נימקנו את ההסתייגויות. אני מדבר על המליאה, על השנייה שלישית במליאה. באמת הקלנו על עבודת הוועדה ולא הרחבנו ובזבזנו את הזמן.

כאשר מביאים חוק הסדרים שעליהם יש בו הרבה מאוד סעיפים נוראים, ולצערי גם העברנו חוקים שלא העברנו, אז הכל ביחד.

אני לא מדבר בתוך חוק ההסדרים,

אם יש חוקים חברתיים וטובים אתם לא צריכים פיליבסטר של 20 שעות. אז ככל שאנחנו תומכים בהם, אתה יודע אתמול העברנו חוקים כמעט פה אחד. כי גם כשאתם תומכים אתם עושים לי פיליבסטר של כמה שעות,

תלוי אם הרפורמה המשפטית על השולחן או לא, קודם חוק המתנות. קודם כל לברך את חברי הכנסת, אני חושבת שזה חוק כל כך חשוב, וגם את הממשלה על כך שזה בתוך חוק ההסדרים. אני רק רוצה להעיר את תשומת לבכם חברי הכנסת, ואולי אחר כך גם נתקן את זה גם אם זה מחוץ לתקציב, זה העובדה שמעבר לכפל קצבאות, יש לנו את נושא הקיזוז של מזונות מנשים שיוצאות לעבוד, וזה חולה רעה, זה גורם להרבה נשים שהן חד הוריות. דיברנו על זה וקבענו שמיד אחרי התקציב נעשה דיון במיוחד על העניין של מזונות.

ואני חושבת שביחד אפשר באמת גם להוביל כחברי כנסת חברתיים, הצעת חוק שאומרת עם כל הכבוד, זה זכותם של הילדים, ונשים חד הוריות צריכות לצאת לעבוד ולא צריכות להיפגע בקצבה שלהם. בהחלט, אם כך מי בעד המיזוגים? הצבעה אושר אושר פה אחד, אז שלושת החוקים ימוזגו לחוק ההסדרים. תודה יושב ראש הקואליציה. הישיבה ננעלה בשעה 18:36.